אני מתנצל אנחנו כבר באיחור שתי דקות זה מאוד לא מאפיין אותי אבל בסדר, מכיוון שפה נפגשים בפעם הראשונה אז זה איחור שעדיין במסגרת הסביר. אני באמת קודם כל רוצה להודות על עצם